שלום לכולם. אנחנו נפתח את הדיון של הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור על אף שיש לנו בעיות טכניות מאוד מרגיזות. אני מאוד מצטערת על